אני פותח את הישיבה,

הכוכבת העולה של מפלגת העבודה, כך כתוב ב"הארץ" ואני מסכים. אנחנו התכנסנו כאן היום עם החברות עצמן כדי לשמוע אותן. אני רוצה להגיד כמה דברים